שר הבריאות ניצן הורוביץ ענבר צוקר סגנית ראש חטיבת רפואה, משרד הבריאות שרית ראובן מנהלת תחום רישוי מוסדות, משרד הבריאות נטע הראל מנהלת המח' לעבודה סוציאלית ברפואה כללית והשירות הסוציאלי הארצי, משרד הבריאות שמוליק חלק מנהל תחום פ"א נוער

הייתה תקופה של כמה שנים, אני אומר את זה באופן כללי, שהממשלה הייתה די משותקת, לא היה תקציב, בנוסף לזה הייתה גם קורונה שדחתה את כל הנושאים. ועכשיו סוף סוף אני מתחיל, מה

טורחת לעבור בוועדה,

אבל מעבר לזה שזה לא חוקי, זה יוצר כאן איזשהו

אתם תגישו לי בקרוב את ההמלצות. עכשיו אני רוצה להגיד עוד אמירה.

השינויים בנהלים, בטפסים, בהוראות, בהנחיות,

אבל בינתיים אני חושבת שאחת מהמסקנות העיקריות בדיונים

השונות. והשאלה אם עד שתהיה החקיקה,

במיוחד כשיש ועדות שאנחנו

באמת, אנחנו לא רגילים ששינויים מתבצעים בצורה כל כך מהירה. ופה אנחנו יכולות כבר להתחיל להרגיש את השינוי באופן כמעט מיידי. אני מאוד מאוד מברכת אותך על כך. זה אחד הדברים למה בעצם חשוב שאתה תהיה

אז אומנם יש ירידה גם אצל קבוצת האוכלוסייה הזאת, ועדיין כשמסתכלים על שיעור ל-1,000 הוא פי שלושה אצל

בישראל. אני חושבת שזה משהו שכן צריך לתת עליו את הדעת גם מבחינת הסברה לפני זה, וגם מבחינת הנגשה של עבודת הוועדות עצמן. יש חוזר מנכ"ל כללי של משרד הבריאות שמדבר על

אבל יש המון סיבות אחרות לעשות הפלה גם בחוק,

מגיל 40 ומעלה החוק קובע שאפשר לעשות הפלה, אז למה הן לא תקבלנה מימון?

אני לא מצליחה להבין למה קבעו שהמימון יהיה עד גיל 33. מה חשבו?

רק ברור לנו שכדי להעביר את החוק בסופו של דבר יהיו גם נגד, ויפה שעה אחת קודם. אני חושבת שכבר צריך לשנות את הנהלים, ומוחרתיים את החוק, ונשמח לעזור בנושא. תודה רבה לך, ותודה רבה לשר ולכולם.

אני חייבת להגיד שכל הדיבורים על האוטונומיה של האישה על גופה הם נכונים

ועד האישה שמגיעה לעשות את ההפלה הרביעית בשנתיים ועל כולן צריך לחשוב מה נכון, ואיך אנחנו מקדמים את הזכויות של כל אחת ואחת

ויש תוכנית שהושקה ב-2020 בנושא הנגשה עם התייחסות מיוחדת ליוצאות אתיופיה בוועדות להפסקת היריון, תוכנית סדורה גם בקהילה וגם בבתי החולים.

נכון. אז גם את זה צריך להגיד. כן, כפיילוט.

הפיילוט התחיל לפני הקורונה ממש,

יתרה מזו, אני מצטרף לכל אותם הקולות שמטילים ספק בנחיצות הוועדה. זה תופס משנה תוקף לגבי קטינות, כי במצב של קטינות בהחלט יכול להיווצר

להמשיך את ההיריון או לא להמשיך את ההיריון בעצם הידיעה

בואי נעשה משהו אחר. כן, אני אגיד את הנקודה, מבטיחה.

אני רוצה אם יש לך איזושהי המלצה או נקודה שאף אחד עוד לא דיבר עליה. בואי נהיה